התכנסנו היום לדון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה וצווי סגירה מנהליים). היום נדבר על הפרק של צווי סגירה מינהליים. הממשלה הביאה בזמנו את המלוניות ואת צווי הסגירה בנפרד, אבל הכוונה הייתה ששני הנושאים האלה, גם המלוניות וגם צווי הסגירה, ישולבו בתוך חוק המסגרת.

אחרי שחוק המסגרת אושר בוועדה ובמליאה לפני כשבוע וחצי, הרעיון הוא להכניס את שני הנושאים האלה כתיקונים לחוק הסמכויות. לפני כחודש הכנסת אישרה את החוק שעוסק אך ורק בצווי הסגירה המינהליים, שזו חקיקה זמנית שתוקפה מותנה בחוק הגבלת הפעילות, בחוק הארכת תקש"ח לנושא הגבלת פעילות. עכשיו רוצים להכניס את זה כחלק מחוק המסגרת למשך שנה או ה-11 החודשים הקרובים. אנחנו יודעים שיש צו סגירה מינהלי לפי סעיף 20 בחוק רישוי עסקים. צריך לתת את הדעת לכך שקיימת חקיקה נוספת שמסמיכה גורמים שונים להוציא צווים מינהליים לסגירה של עסקים. המשטרה, למשל, לפי סעיף 23 לחוק רישוי עסקים, לפי סעיף 78 לפקודת המשטרה, ולפי סעיף 3 לחוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות, יכולה להוציא צווים מינהלים. המשרד לאיכות הסביבה יכול להוציא צווים מינהליים לסגירה לפי סעיפים 45 ו-46 לחוק אוויר נקי. מערך כיבוי האש יכול להוציא צווי סגירה לפי סימן ג' לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה. למה אני אומר את כל זה? משום שאחד הכללים העקרוניים הוא קיום התייעצות משפטית בטרם הוצאת הצו. זכות הטיעון נתפסת כאחת מעיקרי הצדק הטבעי. מאחר ומדובר במעשה חד צדדי של הרשות, לא משנה כרגע איזו, חלה חובה על הרשות לבצע שימוע לפני הוצאת צו סגירה מינהלי. אם הצו הוא דחוף, נהוג להעביר את הצו לעיון היועץ המשפטי לממשלה כדי שיביע עמדה, כאשר תוך שלושה ימים צריך להיות שימוע. למה אני אומר את זה בהתייחס לחוק ככלל, לאו דווקא לסעיף כזה או אחר? כי בחוק שמונח לפנינו כרגע אין את הזכות הזאת. זאת נקודה שצריך לתת עליה את הדעת. צריך לאפשר שימוע והעלאת טיעונים של האחראי על המקום לפני הוצאת הצו, ואם זה דחוף, זה צריך להיות באישור היועץ המשפטי לממשלה. יש בעיה בהתייחס לאחראי על המקום. האחראי על המקום יכול להיות כל מיני אנשים. זה יכול להיות המנהל, המעסיק

המפקח במקום העבודה. לא ברור בחוק על איזה אחראי מדובר כאשר טוענים שהוא זה שאמור לשלם על סגירת העסק.

לא מספיק היה שיגיע מישהו ויגיד שצריך לסגור את המקום, אלא היה עיון נוסף אצל ראש העיר. כל ההסדרים המרככים שסוכמו נשארו - האופציה לעיון מחדש, ההשגה, הדו-שלביות. שיפצנו את החוק בסיבוב הקודם. כל הדברים האלה נותרו בפנים. זה לא היה חלק מהנוסח הכחול, זה היה הנוסח שאתם הפצתם. זה היה בנוסח החוק שעבר. עכשיו הממשלה שמה את זה בלי זה. חלק מהדברים האלה הם דברים שהעלינו בפני נציגי הממשלה. אנחנו גם חושבים שראוי לעגן את הנושא של זכות הטיעון בפני הרשות. התייחסנו לזה בהקשר של התראה ונושאים מהסוג הזה שקיימים בחוקים אחרים. אמנם בפרקטיקה הדברים האלה נעשים, אבל אנחנו חושבים שראוי לעגן אותם בחוק. התלבטנו לגבי חובת ההתייעצות המשפטית. הייתה לנו מחשבה לעגן את הדבר הזה, אבל ההנחה הייתה שממילא, וזה גם בנהלים הפנימיים שראינו, הדברים נעשים בליווי משפטי צמוד. הוועדה תצטרך להכריע בשאלה אם יש צורך לעגן את החובה הזאת פה. הצווים פה מוגבלים מבחינת הזמן. זה לא כמו צו סגירה שאתה עושה במסגרות אחרות שיכול להיות למשך חודשים. זכות השימוע היא לפני הוצאת הצו. הדבר הזה מוסכם. אני לא חושב שיש מחלוקת על עצם קיומו. גם העניין של חוות דעת משפטית. השאלה אם צריך לעגן את זה. בחוקים אחרים זה מעוגן? בחלק כן, בחלק לא. ככל שהסמכות של השלטון, לא משנה אם זו רשות מקומית או מישהו אחר,

כך הבקרה צריכה להיות גבוהה